יוליה, את עדיין בהשהיה.

תמשיכי מחר בבוקר. הייתי באמצע הדברים. ועצרנו את הדברים ואת תמשיכי אותם. תישמר לך זכות הדיבור למחר. לא, לא, לא. אין דבר כזה.